בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה לביטחון הפנים. היום יום רביעי 1 ביוני 2022, ב' בסיוון התשפ"ב. הנושא הוא הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021, מ/1451, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. בבקשה, גברתי היועצת המשפטית. כמו שאמרה יושבת-הראש אנחנו בדיון בהצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2). בעצם הצעת החוק הזאת היא בעיקרה מגוון של תיקונים משלימים שנבעו מהחלטת ממשלה שהתקבלה ביולי להחזיר את הסמכויות שהיו ברשות הזאת במשרד לחיזוק ולקידום קהילתי למשרד לביטחון פנים. צריך לומר שלרשות הזאת יש היסטוריה גם בתחלופת השמות שלה וגם באחריויות שלה. זאת רשות שהוקמה כגוף סטטוטורי כבר בשנות ה-80 המאוחרות. בהתחלה היא הייתה במשרד ראש הממשלה ואחר כך עברה למשרד לביטחון פנים בשנת 2009. גם הנושא של הסמים והאלכוהול הוכנס בשנת 2012. בשנת 2017 נעשה בחוק תיקון גדול שאיחד את הרשות הזאת יחד עם אגפים נוספים ותפקידים נוספים במשרד לביטחון פנים כמו אגף מציל"ה וגופים נוספים. ב-2020 הרשות הזאת והאחריות עליה הועברו למשרד לחיזוק ולקידום קהילתי. כמו שאמרתי הצעת החוק המונחת בפני הוועדה כרגע מחזירה את הסמכויות למשרד לביטחון פנים.

כמו שצריך. היא עושה את זה יחד עם כמה תיקונים עקיפים שכשנקרא את ההצעה נסביר אותם. אבל אם - - - את המשרד המיותר הזה למה זה לא חזר אוטומטית למשרד לביטחון פנים? כי זה מחייב תיקון חקיקה. התיקון שנעשה בשנת 2020 העביר את הסמכות גם בחוק עצמו למשרד לחיזוק ולקידום חברתי, וברגע שהמשרד בוטל ותחומי האחריות שונו בהתאם להחלטת ממשלה שאושרה בכנסת באוגוסט זה מחייב תיקוני חקיקה. זה ברמה הכללית והעקרונית. אם נציגי המשרד רוצים להרחיב, בבקשה.

בוקר טוב. אני אתן סקירה קצרה על פעילות הרשות ואיפה הם עומדים. לאחר מכן גלי ובוסנה ירדו לפרטים שצריך לעשות תיקונים בהם חוק הרשות. תחילתה של הדרך הייתה בתכנית עיר ללא אלימות שפותחה בעיר אילת ולאחר מכן השר דיכטר אישר אותה כשהיה השר לביטחון פנים, ואימצנו והרחבנו אותה לעשר רשויות מקומיות ובמעלה הדרך הרחבנו אותם. במקביל היה לנו עוד אגף ותיק יותר במשרד לביטחון הפנים שנקרא אגף מציל"ה שגם עוסק בתכניות מניעה ברשויות המקומיות אבל בהיקף תקציבי קטן יותר. האחרון שעמד בראש האגף הזה היה תת-אלוף גז שנפטר, לצערנו. האיחוד של כל גופי המניעה היה על השולחן כל הזמן. שרים בחנו אבל השר לביטחון הפנים גלעד ארדן קיבל החלטה שמחברים את כל גופי המניעה: עיר ללא אלימות, מציל"ה, והרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול שעברה ממשרד ראש הממשלה אלינו. למעשה, הובלתי את עבודת המטה יחד עם גלי ועם גורמים נוספים ובנינו את הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול שלאחרונה שונה שמה ל"רשות לביטחון קהילתי". הוא רחב יותר כשאתה מדבר על ביטחון קהילתי אז הוא גם טיפול ושיקום, גם מניעה וגם אכיפה. לכן ההצעה של דני שחר שהיה ראש הרשות האחרון - - יש ראש רשות? יש ראשת רשות. אבל הבנתי שגם זה לא - - דני שחר סיים את תפקידו ועבר להיות מנכ"ל משרד התיירות. קובי אלון נבחר, עבר אישור ממשלה, החליט שהוא לא בא - - ואז היא מחליפה את זה שאמר שהוא לא בא. רונית עובדיה אושרה בממשלה וב-19 בחודש היא תיכנס לתפקידה. היא מנכ"לית של אשכול בית הכרם באזור כרמיאל. אני בחפיפה איתה ונשלים את החפיפה. בכל אופן חיברנו את כולם ובנינו את המבנה הארגוני; קבענו חזון,

תפקידים, והכול אושר כדת וכדין בנציבות שירות המדינה. עם המשרות הרשות מונה היום כ-70 עובדים שמתעסקים גם במניעה, גם בטיפול, גם בשיקום וגם באכיפה, ולמעשה, יצאנו לדרך. הרשות לא פעלה בראשיתה במבנה החדש בכל הרשויות המקומיות. המספר האחרון שאני זוכר היטב היה 156 רשויות. החל מהשנה הזאת אנחנו פועלים בכל 255 הרשויות. לצערי, יש מספר רשויות שטרם חתמו על ההסכם, ואנחנו ניתן להם עד סוף אוגוסט, אם הם רוצים להצטרף שיחתמו כי הם מחזיקים תקציב. אם לא יש לי מה לעשות ברשויות המקומיות האחרות, לתגבר אותן. תקציב הרשויות, לצערי, השנה הוא יותר מתקציב המדינה ב-2021 אבל הוא פחות מ-2019 ב-30%. אבל אני מקווה שבשנה הבאה ב-2023 התקציב יעלה. בכל אופן השנה אנחנו עובדים בכל הרשויות המקומיות. יש כמה רשויות שלא חתמו ואני מקווה שהן בכל זאת יחתמו על ההסכמים ואז נוכל להתחיל. אם לא אז אולי בשנה הבאה. זה הם מעכבים את זה. זה מספר קטן. לא, זה לא מתעכב על-ידי המשרד, אתה אומר.

אנחנו עשינו איתם את כל הדיונים והמפגשים. ההסכמים אצלם, הכול אצלם.

המשרד לא מעכב שום דבר. להפך אנחנו דוחקים בהם להחזיר לנו. אני מקווה שזה יסתיים. עוד דבר אחד: השיטור העירוני היה חלק מהרשות, אבל כשהרשות עברה למשרד הקודם, אי אפשר היה להעביר את זה כי זאת יחידה משטרתית ואי אפשר היה להעביר את זה ל- - - ולכן הוא הוצא מהרשות והוא כפוף אליי בשלב זה עד להודעה חדשה. לעתיד לבוא אחרי שראשת הרשות תיכנס ותשלים את פרק הזמן של הלמידה וכל הדברים יחליטו במשרד אם זה חוזר לרשות או זה נשאר עצמאית במשרד. אתמול חנכנו את היחידה החדשה - - ראיתי. בבני שמעון, שיטור מועצתי. כל הכבוד. ביום חמישי היחידה תהיה מבצעית. אתמול תדרכתי אותם אחרי הטקס - - מעולה. - - - נתתי להם הרצאה ותדרכתי אותם. בדיוק רציתי לעשות ישיבת מעקב.

ביום ראשון הם יתחילו לעבוד - - הם הראשונים? הם הראשונים. אני מקווה שעד סוף חודש אוגוסט נקים את חמש היחידות הנוספות. הם שש ושש בסך הכול. הפיילוט זה שש: שניים בצפון, אחד זה במועצה האזורית מרום גליל ומטה אשר וארבעה בגליל. בעזרת השם, עד סוף אוגוסט נוכל לברך על המוגמר. מה התקציב שלכם? התקציב של הרשויות ל-2022 147 מיליון שקלים, כולל החלטות הממשלה: חברה ערבית, בדואים - - שנמצאים אצלכם? לא, מתוך 147, 127 מיליון שייך לרשויות המקומיות. זה תקציב שמחולק לרשויות המקומיות לטובת פעילות של מניעה,

הסברה לא קשור השיטור העירוני. לא שיטור, באתי להגיד שיקום. כן, טיפול, שיקום. וגם נושא של ביטחון אישי מוקדים, מצלמות 127 מיליון. כל המצלמות של הרשויות המקומית דרכם. הוא קטן ב-30% מ-2019 אבל אני מקווה - - לא כולן אבל חלק

לפעמים אני מתרשם שהשיטור הקהילתי עושה דברים זניחים כאילו פיקוח עירוני במקום שיטור קהילתי. אני לא פעם רואה אותם מתעסקים עם הוצאת סחורה של מכולת בקצה או חנות ירקות ודברים בסגנון הזה,

יש לכם ייעוד של דברים מאוד חשובים אבל השאלה היא כמו שראינו כשהייתה שמירה על בתי ספר והיו שוטרים ואז ראינו אותם עוסקים בדברים אחרים ובין השאר גם בזה. השאלה היא איך אתם מפקחים על כך. אנחנו לא עושים עכשיו דיון על שיטור עירוני. יש חוק שהיה אמור לעבור ביום שני, ובעזרת השם, אם נצליח זה יעבור בשבוע הבא. זה לא דיון על שיטור עירוני. זה דיון על הרשות. כבודו, רק משפט אחד: גם בבני ברק וגם בירושלים, עיר הקודש, וגם באלעד היחידות האלה עובדות לפי סל עבירות

- - סל אירועים. הם לא עושים מה שהם רוצים. הם נמדדים. אנחנו בפיקוח ובקרה. יושבת-ראש הוועדה מכירה את תפיסת ההפעלה. אנחנו יושבים על הדבר הזה - - כשאני רואה ניידת של שיטור קהילתי אני צריך להיות בטוח שיש להם עכשיו ייעוד. סל עבירות שהוגדר להם. כשהייתי אצל פרוש באלעד הוא אמר שהלוואי שהיו מכפילים לו את זה מרוב שהוא לא מסוגל להתמודד. גם בלוד.

סתם לקחתי את אלעד כי הייתי שם בפעם האחרונה. זה היה הסיבוב האחרון שלי והוא אמר לי שהלוואי שהיו מכפילים. בסדר, אבל יהיו לנו דיונים כאן על שיטור. נתקדם עם הרשות. מבחינת המטה התקציב הוא 21 מיליון שקל, מתוכם 14 מיליון הוא לפעולות של המטה בסמים ואלכוהול ועוד 7 מיליון לדברים אחרים. סך הכול תכנית העבודה ל-2022 אושרה על-ידי גם במטה וגם במחוזות וברשויות המקומיות. הרשויות פועלות. תכנית העבודה ל-2022 היא מאתגרת ואנחנו מודדים את עצמנו. עשיתי סיכום רבעון ובהחלט יש התקדמות. אבל הבדיקה המעמיקה יותר תהיה בסוף החציון הראשון ואז נוכל לדעת איפה אנחנו עומדים ביעדים המדידים שקבענו, ניצול תקציבים וכל מה שקשור ביישום התכנית.

הרשות ממלאת את ייעודה. בטח עכשיו עם כל החלטות הממשלה בחברה הערבית בנושא הערים המדממות ובנושא הערים הבטוחות אנחנו על זה באופן רצוף ומתקדמים. אם יש שאלות, בבקשה.

בוקר טוב, גלי קרן, סגנית היועץ המשפטי במשרד לביטחון הפנים. אליעזר נתן סקירה די נרחבת, ואני אשלים בהיבט של החוק, ולמה נדרש תיקון חקיקה. כפי שאליעזר אמר, ב-2017 אחרי שהוחלט על איחוד של עיר ללא אלימות, מציל"ה והרשות הלאומית במלחמה בסמים שפעלה אז כתאגיד סטטוטורי חוקקנו חוק חדש, חוק הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול, וכדי לבטא את זה שהיא הופכת להיות רשות פנים ממשלתית ולא תאגיד נרשם בחוק עצמו שהרשות תפעל במשרד לביטחון הפנים. זה היה ב-2017.

החוק חוקק ב-2017 ונכנס לתוקף בפברואר 2018. נרשם בחוק עצמו שהרשות תפעל במשרד לביטחון הפנים וגם שהתקציב שלה יהיה חלק מהתקציב של המשרד לביטחון הפנים. לכן כשהוקמה הממשלה הקודמת והוחלט להעביר את הרשות למשרד לחיזוק ולקידום קהילתי יחד עם שיתופי פעולה נוספים: המטה למאבק באלימות ברשת של ילדים ונוער, 105, מה שנקרא, גם עבר, אז כשרצו להעביר את שטחי הפעולה בגלל המשפטים שהיו קיימים בחוק שהיא תפעל במשרד היה צריך לתקן ולבטא את זה שהיא עוברת משרד. אז רצינו לרשום שיירשם כמו שאנחנו מציעים עכשיו "במשרד שעליו ממונה השר" כדי שככל שיוחלט להחזיר את הרשות לא נצטרך שוב תיקון חקיקה. השרה והמנכ"ל של המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי באותה עת רצו שיירשם שזה במשרד לחיזוק ולקידום קהילתי, ולכן בעצם - - לכן כל הפארסה הזאת. אני אקצר לך את זה. למה לא עשיתם את זה הוראת שעה? את התיקון שעשינו אז?

הוקם משרד, ואי אפשר היה לקבוע שהוא יהיה זמני. אז - - - אז גם לא הוראת שעה וגם אפילו השר הממונה לא הסכים. אין בעיה שיהיה כתוב מי השר כי העברת סמכויות בין שר לשר לא מצריכה תיקון חקיקה. אפשר בהחלטת ממשלה שמאושרת על-ידי הכנסת.

אז אין בעיה שהשר יאוזכר. הבעיה הייתה באזכור של המשרד עצמו בגוף החוק. לכן כשהתקבלה החלטת ממשלה ואושר להחזיר את הרשות ואת 105 למשרד לביטחון הפנים 105 חזר, לפי החלטת הממשלה,

וכדי להחזיר את הרשות להשלים את ההחזרה שלה צריך לתקן את החוק. לכן אנחנו נמצאים פה היום לתיקון די טכני. הוא תיקון להחזרה ולעוד כמה השלמות שנדרשות בעניין הזה. צריך לומר שיש החלטה של הממשלה ושל הכנסת על ביטול המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי אבל היא תיכנס לתוקפה רק עם השלמת תיקון החקיקה. עד שהתיקון יאושר במליאה כנדרש הביטול לא נכנס לתוקף, וצריך לומר שהשר לביטחון הפנים הוא עדיין השר לחיזוק ולקידום קהילתי ומנכ"ל המשרד לביטחון הפנים משמש מנכ"ל בפועל. זה מילוי מקום של המנכ"ל לחיזוק ולקידום קהילתי עד שנשלים את התיקון של החוק ויהיה אפשר לסגור את המשרד ולהחזיר את הרשות למשרד לביטחון הפנים. הרשות היא עכשיו תחת השר לביטחון הפנים מכיוון שהוא השר לחיזוק ולקידום קהילתי.

בפועל מתן השירותים המנהליים ניתנים לרשות על-ידי המשרד לביטחון הפנים. זאת אומרת כל שירותי המחשוב, בנא"מ כל מה שצריך עבר אלינו החל מ-1 בינואר. בגלל החלטת הממשלה.

אבל כדי להשלים את הסגירה של המשרד וההחזרה של הרשות למשרד לביטחון הפנים צריך לתקן את החוק. זה מה שאנחנו מבקשים לעשות היום.

אין משמעות מבחינת זכויות של עובדים בגלל ההעברה הזאת, נכון? זה נסגר ונחתם עם ההסתדרות. צריך פרשנויות משפטיות יצירתיות שזה לא כרוך בהכרח בחוק, אבל זה היה תהליך. הסדר הנכון של הדברים זה שזה יהיה גם פורמלית במשרד לביטחון הפנים. חוץ מהמנכ"ל - - כל השאר זה המשרד לביטחון הפנים. המנכ"ל נדרש מכיוון שסמכויות כמו ועדת מכרזים ודברים כאלה צריך להיות במשרד הממשלתי הרלוונטי. אז כדי למנות ועדת מכרזים שתעסוק בנושא הרשות היה צריך שמנכ"ל חק"ק יעשה את זה. יש כל מיני דברים פורמליים שזה צריך להיות במשרד עצמו. איפה אתם יושבים? הרשות יושבת בגבעת שאול. המשרד לביטחון פנים במזרח ירושלים. בסמיכות למשרד לענייני דת. הנושא של זכויות העובדים הוסדר, הושוו לזכויות של המשרד לביטחון הפנים. נגמר הסיפור ונחתם. ההסכם עם ההסתדרות.

עוד הערות?

הכללית. יוחאי וג'ימה, יש לך הערות?

רק תגיד את השם ותפקיד. אני ראש מנהל ביטחון וחירום במרכז השלטון המקומי. היית בחניכה של בני שמעון אתמול? זה מועצות אזוריות. זה לא אצלי. אה, יש מישהו אחר במועצות האזוריות.

אני שמח שהמהלך הזה קורה כי כבר שנתיים לא הייתה ממשלה. גם היה המעבר בין שני משרדים ועכשיו גם ממנים ראש רשות חדש. אז קרה תהליך שהקשה על הרשויות. אנחנו בקשר עם האגף כדי לראות שבונים את התהליך מההתחלה ועד הסוף. הרשות מעסיקה אנשים לטובת המשימות האלה של ביטחון קהילתי, ולכן צריך לראות שהתכניות שמוגשות למשרד על-ידי המשרד לביטחון הפנים לרשות המקומית שתאשר אותן יקרו לפני סוף השנה. גם כי צריך לאשר תקציב ברשות המקומית וגם לגרום לאותם אנשים לראות שיש תקציב המשכי להעסקה שלהם ולראות שזה באמת קורה. אנחנו עכשיו באיזשהו שיח לראות איך הדברים מתכנסים. אני מברך על זה. תספר לי על זה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. היועצת המשפטית, את רוצה להתחיל בהקראת החוק?

חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב 2022 תיקון סעיף 1 1. בחוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז 2017‏ (להלן, החוק העיקרי), בסעיף 1, (1)בהגדרה "השר", במקום "השר לחיזוק וקידום קהילתי" יבוא "השר לביטחון הפנים". (2)אחרי ההגדרה "חוק שירות המדינה (מינויים)" יבוא: ""המשרד" המשרד שעליו ממונה השר,"; תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, המילים "לחיזוק וקידום קהילתי" יימחקו. תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי, (1)בפסקה (3), אחרי "רשויות מקומיות" יבוא "משטרת ישראל"; (2)בפסקה (4), אחרי "למשרדים ממשלתיים וגופים" יבוא "משטרת ישראל". אולי רק בנקודה הזאת כדאי שתסבירו את השינוי שהיה בשנת 2020 ואת ההחזרה של משטרת ישראל לסעיפים. בתיקון שנעשה בשנת 2020 הוחלט הרשות למחוק את סעיף 3 שמגדיר את תחולת הסמכות של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי כיוון שאז סברנו שכיוון שמשטרת ישראל היא גוף אכיפה והרשות מתעסקת יותר במניעה, בשיקום ובטיפול שזה לא הכרחי שמשטרת ישראל תהיה מצוינת באופן מפורש בפסקות המשנה של הסעיפים. אבל במהלך השנה הזאת אחרי שהשמטנו את משטרת ישראל דווקא הובן לנו שפעולת הליבה של הרשות היא אכן שיתוף פעולה עם גופי אכיפה וסיוע, ולכן רצוי שנחזיר את משטרת ישראל שמחקנו בתיקון הקודם. ברמה הפרקטית הרשות המקומית תצטרך לתאם את הפעילות שלה אם זה נושק לפעילות של משטרת ישראל. זאת המשמעות? אני אחדד כאן. אחרי שהחלפתי את דני כממלא מקום עד שרונית תיכנס, כתוצאה מהמחיקה והוצאת משטרת ישראל מהחוק הקודם עשינו מפגש עם כל מפקדי מחוז משטרתי, עם המטה שלו ועם מפקדי המרחבים והמט"חים כדי להחזיר עטרה ליושנה ולעשות את כל החיבורים שנפרמו בפרק הזמן שהם לא היו. אז המהות הזאת חודדה עד כמה צריך את החיבור הזה. מה שהנחיתי וסיכמתי זה שני דברים מרכזיים: א', התכניות יוצגו למפקדי התחנות כדי לראות שאין שם התנגשויות ותכנית של המשטרה לא מתנגשת עם התכנית של הרשות המקומית זה בוצע, שנית, זה שולחן עגול או ועדת אכיפה עירונית כדי לראות שכולם יושבים שם ומדברים זה עם זה ופועלים.

אני אשלים את ההתייחסות. בעצם ההשמטה של משטרת ישראל לא מנעה את היכולת של הרשות לשתף איתה פעולה או לסייע לה באמצעות קרן החילוט. הייתה אפשרות, פשוט התפיסה אז הייתה שזה עובר למשרד ממשלתי אחר, והסעיפים הקטנים אומרים לקדם שיתופי פעולה בין משרדים ממשלתיים או - - - - בגופים אחרים, כולל גופי אכיפה. אמרנו שמשטרת ישראל כלולה. המשרד לביטחון פנים הוא גוף אכיפה אז לא צריך לציין מפורשות. מדובר בסעיף של הסיוע למשרדי ממשלה וגופים אחרים. באמת בתקופה שהיא לא הייתה העמדה המקצועית של הרשות שזה על דעת משטרת ישראל שיש שיתוף פעולה די מרכזי. זאת אומרת גם בוועדות של הרשות המקומית בדרך כלל נציגי המשטרה שותפים שעוסקים במניעת אלימות, סמים ואלכוהול ולכן אף על פי שזה לא משנה מהותית את היכולת לשתף פעולה הם ביקשו בכל זאת לאזכר במפורש את משטרת ישראל כגוף שאיתו משתפים פעולה. לכן הוחלט להחזיר. מהותית זה לא משנה את היכולת של הרשות לעשות, פשוט רצו שהיא תהיה מצוינת במפורש כאחד הגופים שמשתפים איתם פעולה ומסייעים להם. לכן אנחנו מבקשים להחזיר עם ההחזרה למשרד לביטחון הפנים. אני כל הזמן חושבת לעצמי איך הגלגל מסתובב. זה מדהים. אתם יכולים לחשוב לכם בלב בינתיים. אני אמשיך בהקראה: תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי, המילים "לחיזוק וקידום קהילתי" יימחקו. תיקון סעיף 5 זה סעיף שאתם מתקנים את הסעיף של התקציב של הרשות לקידום קהילתי. תיקון סעיף 6 5. בסעיף 6(ב) לחוק העיקרי, פסקה (8א) תימחק. תיקון סעיף 8 6. בסעיף 8 לחוק העיקרי, בפסקה (2)במקום "6(ב)(1) עד (8)". זה סעיפים שקשורים לוועדה המייעצת.

אתם רוצים להגיד משהו? בהתחלה, כאמור, קמה הרשות במשרד לביטחון הפנים אז לא היה צריך לציין מעבר למנהל הרשות שהיה נציג השר לביטחון פנים, נציג של השר לביטחון הפנים. כשזה עבר למשרד לחק"ק הוספנו נציג של המשרד לביטחון הפנים. עכשיו כשזה חוזר אין צורך להוסיף את הנציג הזה. לכן אלה תיקונים טכניים שנדרשים לאור ההחזרה למשרד לביטחון הפנים. לבקשת נציגת הייעוץ המשפטי אני רק אגיד מילה לוועדה המייעצת שזאת ועדה שכשחוקקנו את החוק סברנו שיהיה טוב שתהיה ועדה שמורכבת מנציגי כלל הגופים והמשרדים הרלוונטיים שעוסקים בסמים ובאלכוהול שתייעץ לרשות ולשר בהתוויית המדיניות בנושא. לאחר שהוקמה הרשות השר דאז ביקש לשנות את הרכב הוועדה ולשים בראשה נציג ציבור, וקודם תיקון חקיקה שהתעכב הרבה זמן כי הכנסת התפזרה ולא היה אפשר לקדם תיקוני חקיקה. כשתוקן החוק ב-2020 הושלם ההרכב אבל הרשות עברה למשרד לחיזוק ולקידום קהילתי, ועד היום הוועדה הזאת לא הוקמה. עכשיו כשהיא מוחזרת וכשנשלים את תיקון החקיקה נפעל להקים את הוועדה הזאת ונקדם את הנושא. תיקון סעיף 12 7. בסעיף 12 לחוק העיקרי, המילים "לחיזוק וקידום קהילתי" יימחקו. עכשיו אנחנו עוברים לסדרת תיקונים עקיפים שנלווים להצעה הזאת מכוח העובדה שאנחנו מחזירים את הסמכויות למשרד לביטחון פנים. אני עוברת על התיקונים העקיפים: תיקון פקודת הסמים המסוכנים 8. בפקודת הסמים המסוכנים , התשל"ג 1973‏, בסעיף 36ח(ב),

במקום "והשר לחיזוק וקידום קהילתי" יבוא "והשר לביטחון הפנים". זה סעיף שקשור לסמכויות קרן החילוט מכוח אותו חוק. תיקון פקודת העיריות 9. בפקודת העיריות‏, בסעיף 149יב(ב), אחרי פסקה (10) יבוא: "(11)נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי שימנה מנהל הרשות." זה סעיף שנוגע להוספת הנציג בוועדה למיגור אלימות ברשויות. זה נציג שקיים בוועדה מקבילה של הרשויות לעניין נגע הסמים. תיקון חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 10. בחוק

בסעיף 11(ג)(1א), במקום "המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי" יבוא "הרשות הלאומית לביטחון קהילתי". זאת תוספת שנוגעת להגדרה "מסגרת רווחה" באותו חוק שמתאימה את הנוסח למשרד לביטחון פנים כרגע. בעצם מוזכר שהוא המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי בחוק היום. כיוון שהמשרד הזה מתבטל נזכיר את הרשות. עד כאן הקראת

אוקיי. מה ההסתייגויות שלך? איך שאת רוצה. אני מוכן להגיע להסכמה אם זה הצבעה אחת או כמה הצבעות או איך להציג את ההסתייגויות. קודם כול אודה ולא אבוש שלא אני הכנתי את ההסתייגויות, זה לא הנוסח שלי. אבל בכל אופן אני אקריא כדי שהציבור יידע מה הכותרות של ההסתייגויות. אני אגיד אמירה כללית שתסביר את כל ההסתייגויות באופן כללי. אני לא אקח מזמנכם הסבר על כל הסתייגויות, אלא אגיד באופן כללי. יכול להיות שיכולתי להימנע מזה אבל אני מבין שאתם ביקשתם שאבוא לנמק אז אני עושה את זה. אין לי בעיה. אתמול היה איירסופט. אמרתי, אין בעיה, אל תבואו לדבר. טייבי שלכם ביקשה כי זה היה יום שלישי. אתמול לא הייתה לי בעיה כי זה יום שלישי אבל אם באתם לפה לפחות תציג. זה לא אומר שחייבים עוד. תגיד מה ההסתייגויות. היינו כמה פעמים עד שהישיבה התחילה ויצאנו מוקדם בבוקר כדי להגיע לפה זמן אז ננמק את הדברים. קודם כול אני אתחיל את הכותרות בשלוש ההסתייגויות הראשונות: מטרת החוק זה להעביר לשר לביטחון הפנים הכושל. ככה כתבתם בהסתייגות? ככה כתוב בהסתייגות. אני אנמק את זה לא באופן ישיר אבל אני אנמק נימוק כללי: 2. מטרת החוק לייצר אשליה שהממשלה עדיין מסוגלת להעביר תיקוני חקיקה. ברור לי שלא אתה כתבת את ההסתייגויות. סעיף 3: מטרת החוק זה להשכיח כי מצב הביטחון האישי בכי רע. יש עכשיו עוד שלוש הסתייגויות אחרונות. אבל אני רוצה להגיד לך כמה מילים: אני זוכר לנגד עיניי, מכיוון שגם את וגם אני הייתי, כמה ביקורת, כמה זלזול וכמה ניכור היה מהאופוזיציה של אז שהיא היום הקואליציה, על הקמת משרד שיטפל בנושאים החשובים האלה וירכז ויתכלל את הנושאים האלה. זה משרד שבאופן ייעודי גם התקציב, גם הפיקוח, גם הדחיפה שרה שתקרא את כל החשובים האלה שמתפזרים ושלכל אחד יש שם אחר ולנסות ליצור יצירה חדשה וטובה כדי שהדברים האלה שלפעמים נגררים אחרי הדברים הדחופים שאולי נמצאים במרכז העשייה והפיקוח שלנו ניסינו ליצור וסוף סוף נוצר מצב חשוב וטוב. לא זו אף זו אנחנו גם מחפשים מיתוג למקום הזה. עשיתם שינוי שם הכול כדי לתת לזה מסגרת וגם שם שישקף מה שצריך לעשות ויקדם את העשייה. ביהדות עושים שינוי שם כשמישהו חולה. איזה שינוי השם? היה שינוי שם. כשאני ואתה היינו באותה קואליציה זה היה אצל גלעד ארדן. הרשות הלאומית לביטחון קהילתי זה שינוי שם.

אבל זה לא שם כתוצאה מהקמת המשרד, זה שם שהיה קודם. חיזוק וקידום קהילתי - - אבל ביטחון קהילתי זה שם שחשבו עליו במשרד לפני כן. השם הזה היה כששנינו היינו בכנסת ה-20, ואישרנו אותו. אני הייתי בדיונים של ועדת הפנים. גם עכשיו ראיתם כמה דברים. אני חושב שזה לטובה. כשעושים טוב רוצים לעשות מיתוג שישקף את מה שפועלים ועושים. היום להעביר את זה למשרד לביטחון הפנים זה לקחת את היהלום ולהבליע את זה בתוך מסגרת של דברים רבים כדי שייבלע. אבל זה היה תמיד במשרד לביטחון הפנים. זה הסבר אחד לעניין. ומה זה עכשיו? זה לא משחק של כיסאות? זה לא צרכים? אתם צריכים קודם כול לחשוף את ההסכמים מדוע זה נעשה. מה ההסכמים הקואליציוניים - - איזה הסכמים? אורי מקלב, אתה אדם נבון מאוד. המשרד הזה תמיד היה במשרד לביטחון פנים. אין בעיה לקרוא הסתייגויות אבל תמיד הוא היה. שנינו היינו פה כשגלעד ארדן ניהל את המשרד לביטחון הפנים עם אותה רשות. פשוט היה צריך לתת סידור עבודה אז פתחו לה תיק וזהו, ועכשיו מחזירים. זה הסבר אחד שלך סידור עבודה, ההסבר שלי הוא לא סידור עבודה. איך שלחו אותך לנמק את ההסתייגויות האלה? כפי שאני חושב שגם אנשי המקצוע אני לא רוצה לבזות אותם - - אנשי מקצוע מעולים. - - יש להם יעדים חשובים וכשיש משרד אז התקציב ברור יותר ויש מישהו שאחראי ייעודי לדבר ואפשר לקדם דברים. בשביל זה יש משרד. היום להחזיר חזרה למשרד - - למשרד המקורי ששם הייתה הרשות הזאת. זה משרד מקורי אבל היו השינויים. השינויים האלה הם זעזועים לא טובים. הרי עשו את השינויים האלה. את מסבירה לצורך סידור עבודה ואחרים הסבירו וגם אנחנו הסברנו וראינו הצלחה גדולה. דווקא הקידום של הדברים, ההישגים, הפריצה וההרחבה היו רק בגלל שיש משרד ייחודי שמטפל בזה. עכשיו להחזיר את זה לתוך המשרד לביטחון פנים את אומרת שזה היה הרי רצינו לשנות את זה. כבר שינו וכבר עושים ועוד זעזוע ועוד זעזוע. אנחנו חושבים שכל הזעזועים האלה - - בסדר. לא נסכים. אני בטוח שתצביעי נגד. הרי זה לא בגלל דבריי. עוד לפני שהתחלתי את דבריי - - מבחינת המשרד לביטחון הפנים הרשות - - - הוקמה - - - למשרד לביטחון הפנים. גם הרשות מרגישה ככה וגם הרשויות המקומיות מרגישות ככה. המיקום שלה במשרד לביטחון עם היכולת לשיתופי פעולה עם משטרת ישראל והגופים האחרים,

רק מחזקים את היכולת שלה לפעול. בואו נמשיך. הכול בסדר. לכן אנחנו, מה שנקרא נחיה ונראה. יש ביקורת. אתם אולי לא צריכים ללכת עם זה אבל לדעתנו, המשרד לביטחון פנים לא נותן מענה לא לביטחון האישי ולא להרבה תופעות שיש. המשימות של המשרד לביטחון הפנים הן גדולות מאוד. חלקן הם עוברים בהצלחה וחלקם בהצלחה פחות. אמנם הוועדה הזאת מאוד מבינה אבל חדשים לבקרים את מנהלת פה דיונים על דברים רבים שלא נעשים בצורה מיטבית, בלשון עדינה, במשרד לביטחון הפנים, ועכשיו עוד ממונה ועוד משימות שצריך להכניס מחדש ולהטמיע אותן. וגם שוב חלוקת סמכויות. אנחנו הרי מכירים כשמגיעים למשרד מי הפקיד, מי האחראי, מה החשב עושה ומי היועץ המשפטי, ואיך הדברים האלה משתלבים מחדש. אחרי שהתרגלנו וניסיתם לארגן את זה בצורה אחרת אני חושב שזה דבר לא נכון לעשות. לכן הגשנו את ההסתייגויות האלה. אני מבקש ממך, גברתי היושבת-ראש, להצביע עליהן. אני רק רוצה להגיד שאני מנמק מטעם כל הסיעות האלה אבל אין לנו כאן זכות הצבעה, כך שאם אני לא מצביע זה בגלל שאין לסיעה שלי חברים כאן. אנחנו מצרים על כך לא רק בשביל הדיון הזה. אתם מוזמנים תמיד. גם הפיצולים שקרו בוועדות לא היו פעם, נכון? הקואליציה שאת נמצאת בה שבראשה ראש הממשלה החליפי

ביקורת,

ובוץ הוטחו בקואליציה הקודמת על ממשלה גדולה, על נורבגים, על סגני שרים, על ועדה אחת שניסו לעשות. ותראי מה קרה שאפילו אין לך מקום לוועדה שלך. כמה זה לא מכובד. אני תמיד שמח לארח את זה. האחרון שישב פה במשך כמה שנים בוועדת המדע פה הייתי אני. אני תמיד שמח לחזור לוועדה. הקירות האלה ספגו הרבה מהדברים שלי שאולי חלק הלכו לבטלה אבל חלק לא. גם צר לי שאנחנו לא ממלאים את הפונקציה הזאת. אז אם את כבר מדברת שזה היה כמה ביקורת, כמה תעמולת בחירות השתמשו ביש עתיד ובמפלגות שמרכיבות את הקואליציה על ריבוי השרים, על ריבוי סגני השרים, על ריבוי חברי כנסת נורבגים, על ראש ממשלה חליפי, על מנכ"ל לראש ממשלה חליפי, על מכוניות ואבטחה לראש ממשלה חליפי. כמה סרטונים, כמה מלל,

עכשיו כבומרנג אותם אנשים, לא מסביב אותם אישים הם אלה שמשמשים בתפקיד הזה. לכן אני רוצה להגיד שזה חלק ממה שמשקף את ריבוי של דברים, ואני מבקש להצביע על ההסתייגויות האלה. בסדר גמור. גברתי היועצת המשפטית. זה בסדר שמצביעים על זה כמכלול? אני מוכן אם זה יותר נוח לכם. אוקיי. אז נעבור להצבעה על ההסתייגויות. על כולן יחד? בגלל ההסכמה מצביעים על כולן יחד. באופן עקרוני צריך להצביע אחד-אחד אבל בגלל שחבר הכנסת מקלב שמנמק את ההסתייגויות הסכים ואת מעוניינת בדבר אז מצביעים על זה כמקשה אחת.

שני דברים אני תרמתי: השתדלתי לגמור לפני 10:30 כדי שאם תרצי - - - אבל לא רק זה אני גם אוותר על הבקשה לרביזיה. אם נצביע ואני אוותר על זה. עם כל ההסתייגויות שיש לנו אני מכבד את היושבת-ראש ואת הוועדה, ואני לא אטריח אותה יותר מדי. אני מקווה שהדברים שלי היו מספיק ברורים והוטמעו חזק. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. אז יש לנו 3-1 במקבץ הראשון ועוד שלוש הסתייגויות במקבץ השני. למה הורדתם את - - - ? כבר נימקת את זה? לא, זה סעיף שלא קשור כל כך להצעת החוק. אבל אתם כן מכניסים גם סעיפים אחרים - - זה בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לכנסת: סעיפים שהם לא ממין העניין של הצעת החוק זה הסתייגויות שהן מעט יותר בעייתיות. אני הבנתי שאתם משכתם את ההסתייגות הזאת. היא נפסלה. המלצתם אז אנחנו - - - אנחנו המלצנו, לא קבענו. בסדר, יש מספיק. אז יש פה שלוש הסתייגויות במקבץ הראשון ועוד שלוש הסתייגויות במקבץ השני שאת תצביעי עליהם עכשיו במרוכז. מתוך הדברים שלי לא מצאת עוד הסתייגות? לא. הסתייגות מהממשלה. זה בטוח. מי בעד ההסתייגויות?

אני יכול להרים יד בלי זכות.

עכשיו עוברים להצבעה על הצעת החוק שהקראתי. הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס'), התשפ"ב-2021 הצבעה בנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצעת החוק עברה, ותעלה למליאה לקריאה שנייה ושלישית בצירוף ההסתייגויות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:32.